בוקר טוב.

היום ה-9 במאי 2022, ח' באייר התשפ"ב. הנושא היום הוא המענים לילדים שמגיעים מאוקראינה.

יפה שהצלחתם להגיע בזמן עם הפקקים של הבוקר.

אני רק מבקשת מכל מי שמדבר לומר את שמו ואת תפקידו עבור הפרוטוקול. בוקר טוב לחבר הכנסת מופיד מרעי. אני מנהלת

איפה נמצאים האלף תשע מאות עשרים וארבע האלה? במלונות.

אם המספר המלא הוא אלפיים מאתיים ארבעים

לא,

שבינתיים היו במלונות, לא רק על

אנחנו כל הזמן בודקים את הנושא,

על מנת שנוכל להתארגן בהתאם ולתת להם את המענים שדרושים לכך. איפה הם ממוקמים? איפה המסה הגדולה ביותר של העולים? המסה הגדולה של הילדים היא בנתניה, ירושלים, חיפה, תל אביב,

הרעיון של המוקד הוא שכל אחד יכול לפנות אליו,

האזרחים וכל מי שרוצה. עד היום נכנסו למוקד עשרים וארבע מאתיים אלף שיחות. כלומר, אפילו יותר מסך כל העולים.

בודקים בעצם מה השיחה ואז מעבירים אותה לדסק הרלוונטי, אם זה גיור,

זה שיש משפחה, זה לא אומר שהמשפחה

כל מי שרוצה ואומר שהוא צריך שיחה. אני חייב לספר, זו אנקדוטה מעניינת, התחלנו את המוקד עם מוקדנים ומוקדניות דוברי רוסית,

שמעו רוסית וניתקו את השיחה.

אם תתקשרו למוקד עכשיו, כוכבית חמש אחת שלושים, יענו לכם או ברוסית או באוקראינית או בעברית - - - זה מסתכם בשיחה טלפונית או שמעבר

עד כמה הם יודעים שזה קיים?

נפשי והשמה במוסדות רווחה, אלו המענים שהמוקד נותן. אתם יודעים שיש לנו מרכזי חוסן? בוודאי, מה זה יודעים? אתם מפנים אותם? מרכזי חוסן לא יודעים

להפעיל עכשיו את מרכזי החוסן במכרזים,

אנחנו כדי לשטח בירוקרטיות ולעבוד נכון התחברנו לג'וינט, והג'וינט יותר קל לו לעשות התקשרויות ולא דרך שירות המדינה, שזה

הוא עשה את ההתקשרויות וככה אנחנו בעצם פתרנו את הבעיה.

נוסף שרציתי לדבר עליו, דיברתי על הסוגיות הרפואיות ודיברתי על הנושא של הדיור, אנחנו מזהים בערך שישים רשויות שבהן יש את מרבית נמלטי המלחמה.

אבל בגדול המוקדים הם חיפה, ראשון לציון,

אשקלון,

נתניה ובאר

אלא נשארות בתוך הלחץ המטורף הזה של או מאחרים, או משפחות או דודים,

הערכה שלנו היא שככל שהזמן יימשך,

ואני כאילו ממבט על בעצם משגיח ורואה שהכל מתנהל כפי שהגדרנו בדירקטיבה המשרדית. לגבי סוגיית הילדים, אני אשאיר את זה תיכף למשרד החינוך שיתייחס בהקשר החינוכי. לגבי סוגית - - - טיפול נפשי? טיפול נפשי, שוב, אני

לסיכום,

אבל כל הנושא מונח אצלכם בהתייחסות שכתבנו, כולל מספרים. אנחנו על המוקד עשרים וארבע שבע, הוא פעיל כל יום משמונה בבוקר עד שש בערב, מלבד סופי שבוע וזהו. אני מקווה שאנחנו יודעים לתת את המענים כמו שצריך

זה אחד. הדבר השני, דיברת על השיבוץ או מתן עבודה וחסר לנו ידיים עובדות, יש פה חשש שאנחנו נשבץ או נשלח מישהו שיעבוד במקום, דיברת על סיעוד,

אני שוב חוזרת ואומרת, אנחנו גם עלולים למצוא את עצמנו באירוע גדול הרבה יותר,

זה בדיוק מה שאני רציתי לשאול. אתה דיברת שההיערכות הראשונה הייתה לשלושה חודשים, שזה בעצם עד אמצע יוני, אם הבנתי נכון,

שזה עד אמצע ספטמבר.

בדו"ח ששלחת, בנתונים,

נכון. יש חוזר מנכ"ל שמדבר על האפוטרופסות, השאיפה היא לא להגיע לזה. במידה וכן, במקרה קיצון,

משרד החינוך אמון על האולפנים?

הם נקלטו בשבעים ושמונה רשויות למגורי

האנשים שלנו - - - כלומר, הרשויות המקומיות הן הגורם המתכלל?

אוקיי. באירוע של הפעולה בבתי המלון.

יש רשויות שהיה בהן אחד עשר מוקדים ורשויות של שישה מוקדים,

הכל במשותף, ביחד. אנחנו נתנו במלונות מענה

יהיו סוגיות ביטוח וסוגיות אחרות שפתרנו אותן במשותף.

אנחנו נחווה גל נוסף, שייתכן שהוא יהיה אפילו יותר גדול מהגל הנוכחי, אז צריך גם היערכות עתידית לכל דבר

לפחות במלונות, הפעילות שלנו פתוחה גם במרכזים. יש שני היבטים, לפחות ממה שאני בדקתי, במדינות האלה,

האימהות פחות משחררות, גם ראינו את זה במלונות.

בעקבות השאלה של יושבת ראש הוועדה, אני רוצה לחדד על הכניסה למערכת החינוך, את ענית שכל ילד כל שלושה חודשים נכנס למערכת החינוך,

ברור. אז שלושת החודשים עומדים להסתיים בקרוב.

בפעילויות החברתיות,

אבל עשינו הרבה,

לבתי ספר הם לא נכנסים, לשאלתך, בתי ספר הם לא נכנסו אבל לפעילויות החברתיות כולם קיבלו ללא הבחנה. גם בקרוב אנחנו בחופש הגדול, השאלה היא אם יש גם איזה שהוא מענה לנושא החופש

יש קבוצה שנייה, שהיא קבוצה שטרם קיבלו את הזכאות של עולה והם בבדיקה. אז, קבוצה שנכון שלפני, בשבוע שעבר, היא מנתה אלפיים שבע מאות שישים ושישה

מערכת שיכולה,

שהטיפול יהיה טיפול מוחלט במאה אחוז פליטים, במאה אחוז ילדים, במאה אחוז משפחות. אין דבר כזה מאה אחוז. עם כל הרצון להגיע למאה אחוז, אין דבר

ונניח מצבו של מישהו מתדרדר והוא מגיע לבית החולים וזה מוגדר כאיזו שהיא טעות או תקלה, אז זה אמור להיות מדווח למשרד הבריאות ואז נדע שהייתה תקלה ולתחקר.

אני חייב לציין שגם לא הגיעה

כי,

אז עדיין לא הסתיימו שלושת החודשים שמקבל כל תייר שמגיע לישראל. אלה שהיו לפני, הארכנו להם באופן גורף עד סוף מאי. לקראת סוף מאי השרה תקיים שוב המשך לדיונים ותחליט אם הם משנים את המדיניות או ממשיכים להאריך להם את אשרות התייר. אני הייתי רוצה להאמין שיאריכו

לאשרת התייר, מה שנקרא, והם יודעים שהאשרה מסתיימת בסוף מאי ואנחנו כבר ב-10 במאי. אז גם משרד האוצר, לצורך העניין, לא יכול לשחרר

הדיון הזה עוסק בעליית ילדים מאוקראינה, כלומר אתם נושא הדיון. לא טרחתם לשלוח לכאן נציג פיזית,

זה דבר ראשון, שכבר אין חובת עטית מסכות, ואני מאוד מקווה שהזום הזה

יש שיח בין משרדי הממשלה שהתנהל כבר,

גם עם הגורמים בתוך משרד המשפטים,

על מנת לראות שכולם מיודעים, מבינים את

הייתה אפוטרופסות לאישה, הייתה אחות החורגת שליוותה אותה,

אנחנו בעצם שלחנו עורכת דין לקטינה. הנשים הבגירות, זו בעצם שאלה יותר לדינה, ליחידה לסחר בבני אדם ולמשרד הפנים,

אנחנו רואים שהעניין של ההזמנות מהארץ, שצריך מזמין, לבקש את הגעתו

אבל כאשר אני שומעת שמגיע ילד בן שש או בן שלוש עשרה שאנחנו לא שמענו עליו, אז אני מעט מוטרדת.

זו לא אמירה שכל מי שנכנס צריך להיקלט, אבל כל מי שנכנס זכאי להליך

קיבלתי הרבה תשובות לשאלות שהיו לי, אז אני אתמקד במה שלא עלה. קודם כל, לגבי הנושא של שירותי בריאות, בדיוק כמו שהמצב של החינוך,

אבל, כמו שיושבת ראש הוועדה אמרה כמה וכמה

עשינו את זה ממש כמה ימים בודדים לפני שהמלחמה פרצה, וניסינו להגיד להם תעלו,

וקיבלנו תשובה 'כמו שאתם רואים את הטילים בחו"ל של עזה,

זה פחות נורא ממה שזה נראה'.

אלה שכן לקחו את האזהרות האלה בחשבון, היו חכמים ולא חיכו שיקישו להם בדלת,

שבאמת נותנת מענה לכל דבר. אנחנו באמת רואים שמענים ניתנים לחסמים שנמצאים במשרד אחר. עכשיו,

וזו יכולה להיות פלטפורמה טובה לדבר הזה.

צריך איזו שהיא תכנית סדורה של מישהו שדואג לכל הדבר הזה

לא, אנחנו כרגע בלי קשר למלחמה באוקראינה ולעלייה או לפליטים,

מקרה כרגע בימים אלה, גם הצעת חוק שאנחנו הולדנו פה בוועדה לזכויות הילד וגם בהצעת מחליטים של משרד המשפטים, בעצם אנחנו מקימים בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, גוף שמתאם ומתכלל את הילדים

אני רוצה לשים כוכבית שאת המענה,

שיש ל'בטרם', משרד הבריאות, המענה הזה ניתן בגלל שהילדים האלה לא מוכרים, זאת אומרת

לבוא ולתת מרווח נשימה, על מנת שיוכלו גם לתכנן את העניינים

אני רוצה רק להבהיר, יש גם עניינים נקודתיים. יש את העניין של בטרם, אני נניח לא יודעת שהם מקבלים שירותי טיפות חלב, זה שירות חשוב לתינוקות לפעוטות ובטרם לא נותנים את

אתה נמצא פה לפני ה-24 זה נראה לי - - - לא,

מהגר עבודה שעוד לא תמה לו אשרת העבודה, הכל בסדר. תמה לו אשרת העבודה, אין לו לאן לחזור הביתה אז עושים דיון ורואים מה עושים איתו, כי אין לו בית לחזור אליו. אם מדובר על תייר שבא לבקר את קרובי משפחתו, ובזמן שהוא כאן הוא הופתע גם לגלות שרוסיה פלשה למדינה שלו, וכרגע הוא נמצא במלחמה ואין לו בית לחזור אליו, אז אתה יודע, הוא גם צריך סוג של מענה.

אני לא סתם הזכרתי את הסרט עם טום הנקס על טרמינל. אלו מקרים שטכנית לא קרו רק בישראל, אלא בכל העולם.

מדינת ישראל הרי יודעת מי נכנס, מי יצא, מי תייר, מי לא תייר, מי בא לעבודה, עד מתי האשרה, יש את הנתונים האלה. אם מחליטים כן, ולכן אני אומרת כן לשקול את הארכה של צו השעה לאלה שהגיעו לפני ה-24, אז לבחון את הדברים. אתה לא צריך ללכת חצי שנה אחורה, כי בסוף יש לך רגע נתון. התחילה לך מלחמה ב-24 בפברואר, יש X תיירים שבאו לטייל פה, יש X מהגרי עבודה שאשרת העבודה שלהם נגמרה ב-25 בפברואר או במאי, מה אנחנו עושים איתם? אז אני חייב לציין שמי שהגיע גם לפני ה-24 בפברואר, ואני זוכר פשוט שפנו אליי עם מקרים שהם מצריכים איזו שהיא התערבות, אמרתי תאשרו. אישרתי את זה במוקד לפני ה-24 במשורה, אני זוכר ממש מקרים בודדים שאמרנו אוקיי, זה סיוע הומניטרי, זה טיפול במזון, זה נקודתית לאשר את זה.

בהקשר הזה, למי שפנה והוא ממש מספר ימים אפילו שבועות - - - שגרירות אוקראינה עובדת?

הם ביקרו, הם היו אצלנו במוקד.

יש להם את היכולת לבוא, אם יש באמת תייר שנתקע פה לתת מענה ואני מניחה שהם עובדים גם מול משרד החוץ. כן, גם משרד החוץ וגם משרד המשפטים היו שם. את מוזמנת לבוא ולבקר במוקד. בסדר גמור. טוב, תודה. אני ממש רוצה לסיים את הדיון. יערה שילה, מומחית גיל הרך, ביקשה לומר כמה מילים. אנחנו לא מצליחים לשמוע אותה. ד"ר מאיה אלעזר, איגוד הפסיכיאטריה של הילד, גם ביקשה לדבר, אז בבקשה. שלום, צוהריים טובים. תודה על הזכות להשתתף בדיון. אני שמעתי הרבה דברים מעניינים שיש לי מה למסור. מאחורי גם חברי איגוד הפסיכיאטריה של הילד, שמאוד התגייסו לעזור, וגם פסיכולוגים רבים. יפה שהתגייסתם לעזור, להבנתי, אין לכם יותר מדי כוח אדם. זהו, שעל זה רציתי לדבר, שיש אלפי מתנדבים שהיו שמחים לקבל הסבה מהירה כזו להדרכה של קבוצות ילדים, כי עכשיו בתהליך המניעה של בעיות פסיכיאטריות, תעסוקה של ילדים הוא נושא מספר אחד. זה שהם ייכנסו למסגרות זה מצוין, שיש תוכניות זה ממש טוב, קבוצות טיפוליות שהן בזום או במרכזים, הן גם חיוניות ובאמת שאין הרבה אנשים שיכולים לעשות את זה, דוברי רוסית ויש מעט אנשי מקצוע - - - כלומר, את מדברת על הסבה מקצועית לאנשים שהם כבר פסיכולוגים ופסיכיאטרים שצריכים לעשות הסבה מידית בעצם? שהם דוברי השפה כמובן, על מנת שהם יוכלו לתת מענה. זה עניין של משרד הבריאות בעצם.

יש הרבה מאוד פסיכולוגים שהגיעו, למדו פסיכולוגיה ברוסיה ובאוקראינה ופה לא עשו את תהליך ההסמכה בארץ, אבל הם רוצים לעזור עכשיו לילדים ולקבל ידע הכי עדכני ומהיר שאפשר, על מנת לקבל זכות להעביר את הקבוצות הטיפוליות. יש אנשים שרוצים לעשות את זה, ואם המדינה תעשה את התהליך הזה של הסבה מהירה להדרכה של הקבוצות האלו, איך לעזור בהתמודדות עם אובדן, עם התמודדות עם לחץ, עם סטרס, הרבה חוויות קשות שהילדים חוו, אז זה יכול מאוד לעזור. יש אנשים שרוצים לעשות את ההסמכה הזו, הסבה מהירה.

זו שאלה בעצם למשרד הבריאות, האם יש ביכולתכם קודם כל רצון ואחר כך עניין של יכולת באמת להעביר את אותם האנשים להסמכה מהירה, כמובן שוב, אנשים בעלי תארים בפסיכולוגיה ובפסיכיאטריה, פשוט צריכים לעבור הסמכה של טיפול בילדים.

בארץ, כן. משרד הבריאות פה, הוא אומר שזה ייבדק. זה ייבדק אל מול אגף בריאות הנפש שלנו. בסדר גמור. בנוסף, יש עוד נושא, שעכשיו שהילדים ייכנסו למסגרות, אז יעלו בטח עוד הרבה סוגיות של אבחון ילדים עם צרכים מיוחדים שבאוקראינה לא אובחנו בכלל, ועכשיו אנחנו נראה את כל הקשיים, אז יש פסיכיאטרים דוברי רוסית שהם מוכנים לעזור ופה אנחנו רוצים לבנות שיתוף פעולה עם משרד החינוך, על מנת שתהיה לנו תקשורת בנוגע לאבחון מהיר ומתן מענה. אנחנו נשמח לשתף איתכם פעולה. בהחלט. אנחנו נשוחח איך נקיים את התקשורת בינינו.

בסדר גמור, אז הוועדה תקשר ביניכם. תודה רבה. אנחנו ננסה שוב את יערה שילה, מומחית גיל הרך. קודם כל, תודה רבה. זה באמת דיון חשוב שהיה בו המון תשובות. אני חזרתי רק יום שני מגבול פולין. אני פה על הילדים, אמרת שיהיה חינוך זה מצוין, אבל מה קורה עם הילדים לידה עד שלוש? חוץ מטיפת חלב, מסגרות מתחת לשבעה ילדים הם לא במשרד החינוך. הילדים האלה די שקופים וחייבים לתת להם מענה. יש המון מתנדבים אבל הם לא מומחים ואני חושבת שצריך לתת על זה את הדעת, לא יודעת מי. אמרו שחלק מהתופעות זה גם כשיש מסגרות, לצורך העניין,

אם אני מסתכלת על משרד הקליטה, ששם הם כן נכנסים למערכות החינוך, שהאימהות, במיוחד בגילאים הצעירים יותר, לא ממהרות לשחרר.

את הצעירים מאוד, אבל אלה שמעל שנתיים, הן כן מעוניינות במסגרות הרבה פעמים, אבל אין בכלל מענה,

צריך לתת על זה את הדעת באופן כללי, מה עושים עם הילדים האלה. גם אם האימהות לא משחררות, אז איך נותנים להם מענים.

יש המון סוגיה סביב זה של לידה עד שלוש. את יודעת, גם בישראל זה - - - קל וחומר במצב משברי. על עיקר הדברים כבר דיברו, ובאמת תודה לוועדה כי היא מאוד קריטית וחשובה. יש מאתיים חמישים ושניים ילדים מגיל אפס עד שלוש שהם נמלטי מלחמה, שהם נמצאים בארץ. שפנו אליכם למוקד, הם לא רק נמצאים בארץ.

שפנו למוקד.

מאתיים חמישים ילדים זה הרבה. מאתיים חמישים ושניים, כן.

אין מענים. אני יודעת שאין מענים, כי פנו אליי, מיכל. למשל, פנו אליי דוברי רוסית. צריך לבדוק עם מעונות היום, אם יש איזו שהיא אפשרות להכניס אותם למעונות היום. היום מעונות היום עברו ממשרד הרווחה למשרד החינוך. מעונות היום לא קיבלו את המענים עוד לפני הגל הזה, הם רק עכשיו עוברים למשרד החינוך. להגיד לך שיש להם יכולת קליטה, לאור כל הדיונים שעשיתי פה בחצי השנה האחרונה?

אין להם, מיכל. צריכים לתת את הדעת - - - תראי, כרגע בבתי המלון ובמסגרות השונות שבהן שוהים, המונח, אני כל הזמן באה לקרוא להם פליטים, אני מתנצלת, אז להבנתנו יש צוות וכוח אדם שנמצא במלונות ובתוך המרכזים. השאלה היא באמת מה קורה הלאה, מעבר לשעשוע או הבייביסיטר המיידי שנותנים להם כרגע. בואו נזכור שהילדים האלה עברו שנתיים קורונה. הקורונה כרגע היא הבעיה הכי קטנה שלהם.

אני אומרת הם כבר עברו את זה, אז הם מקבלים עוד זווית. בסדר גמור. אנחנו נפנה את השאלה הזו למשרד החינוך, בסדר? אני לא בטוחה שזה משרד החינוך, זו הבעיה. זה משרד החינוך, אנחנו נפנה גם למשרד הכלכלה תוך כדי המעבר. היועץ המשפטי אמר לי שאם זו לא מסגרת של שבעה ילדים,

זו הייתה התשובה. יש מאתיים חמישים ושניים ילדים, שנמצאים כרגע בין שבע לעשר רשויות גדולות, בואי נבדוק. כרגע הבעיה המרכזית שלנו היא בעיקר הנתונים, לדעת איפה הם נמצאים. רגע, אנחנו עדיין מטפלים בהם, גם בקורת הגג. אשרת השהייה שלהם כרגע נמצאת עד סוף מאי,

יש שלבים בדבר הזה. המלחמה הזו נפתחה לפני שלושה חודשים, פחות. אני לא רואה איך זה ייגמר.

אנחנו ניתן על זה את הדעת, אנחנו נעביר את השאלה הזו למשרד החינוך. זאת כן שאלה עתידית, לא נוכחית, היא עתידית מעניינית, על אחת כמה וכמה אם אנחנו באמת נראה גל נוסף ומספר הילדים האלה יגדל. בסדר גמור, תודה רבה. תודה שהעלית את הנושא.

אני רוצה לסכם את הדיון.

תודה לכל משרדי הממשלה שהגיעו והגיעו מוכנים. אני חייבת לשבח, כי באמת בחצי השנה האחרונה נתקלתי בעיקר בחוסר תיאום בין משרדי הממשלה ושיח שתקוע, ובאמת נדיר לשמוע על שיתוף פעולה ופרגון בין משרדי כל כך גדול כפי ששמענו בדיון הזה. שוב, משרד הקליטה, אני גם אשוחח עם השרה וגם חוסר ההגעה שלהם מוכנים ועם תשובות לדיון כל כך חשוב, כאשר אמונים אלפי ילדים בידיים שלהם, זה לא יעבור בשתיקה. אני מסכמת. למשרד הקליטה, הוועדה מוחה על כך שנציג משרד הקליטה הגיע לא מוכן לדיון, למרות שהשאלות ומיקוד הדיון נשלח למשרד כבר לפני כחודש. הוועדה מבקשת עד היום בערב תשובות בכתב לכל השאלות שעלו בדיון. למשרד הרווחה ולמשרד האוצר, הוועדה קוראת לתכנון ארוך טווח, צופה פני עתיד לטיפול באוכלוסיית הנמלטים שנמצאת בישראל מתוך ההנחה שהמצב באוקראינה לא יסתיים בקרוב. הוועדה קוראת להחיל את טיפול מוקד צו השעה גם על השוהים בישראל על אשרת תייר, שנמצאים בישראל עוד לפני פרוץ המלחמה, ה-24 בפברואר 2022. למשרד הפנים, הוועדה מבקשת לשקול בחיוב הארכת אשרות תייר לנמלטי המלחמה שנמצאים בישראל לשלושה חודשים, ולא הארכת חודש בחודשו ולקבל החלטות בהקדם, משום שכל המערכות תלויות בהחלטה זו. למשרד החינוך, הוועדה מבקשת להקפיד על ביצוע החוק הקובע שאחרי שלושה חודשים ילדים נמלטי מלחמה ייכנסו למערכת החינוך. הוועדה מבקשת להמשיך בפעילויות בבתי המלון גם בזמן החופש הגדול. למשרד הבריאות, הוועדה קוראת להחיל על הילדים הנמלטים הסדר ביטוח רפואי על ידי קופת חולים מאוחדת, כפי שמקבלים שאר ילדי אוכלוסיות הפליטים בישראל. בדיקת משרד הבריאות להכשרת פסיכולוגים ופסיכיאטרים דוברי השפה לטיפול בילדים, זה לבדיקתכם. למשרד המשפטים ולמשרד הפנים, הוועדה קובעת שאוכלוסיית התושבים החוזרים נופלים בין הכיסאות, ועל כן מבקשת להשוות זכאותם לזכאות העולים החדשים. תודה רבה שוב,

התכונן ובעיקר על עבודת הקודש שאתם עושים. זו גאווה עבורנו כולנו. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:00.